בוקר טוב לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום לדיון בנושא בחינת תהליך הלגליזציה לאור שינויים בתפיסת הצריכה של קנאביס. מכבדים אותנו היום בנוכחותם בזום, כמובן התובע המחוזי של מדינת קולורדו ג'ורג' בראושלר וסגניתו ליאורה ג'וזף. תודה רבה על השתתפותם. חלק מהדיון יתנהל באנגלית, ויש לנו מתורגמן בזום. (מתורגם מאנגלית) תודה לכם, ג'ורג' וליאורה, על כך שאתם אתנו למרות הפרשי הזמן. אנחנו מעריכים את זה מאוד ואני בטוחה שתעשירו את הדיון החשוב מאוד שלנו. יש לנו תרגום סימולטני, ואני גם אתערב תוך כדי, אבל אני חייבת לדבר בעברית כדי שהפרוטוקול יוכל לרשום את דבריי. הוועדה דנה בנושאים שעל סדר-היום במדינת ישראל. בין היתר, מאז הקמתה בראשותי, דרך הפריזמה של התמכרויות. גם על כך ניתן היום את הדעת, כחלק מהתהליך שמדינת ישראל עוברת בנושא של הלגליזציה. למיטב הבנתנו, 27% מכלל האזרחים הבגירים צורכים קנאביס במדינת ישראל היום, ולכן גם נעשית בחינה כוללת של התהליך הזה. הוועדה הזאת ליעד ללוות את התהליך הזה, על מנת להבטיח שהוא ייעשה בצורה אחראית וראויה ביותר. זאת אומרת, הרבה יותר דגש על הכיצד מאשר על האם. אני מזכירה בכל דיון כאן בוועדה, והיום במיוחד, בפתחה של שנה חדשה בצל הקורונה והמגבלות שבאות לצידה: משבר הקורונה מחדד ומעצים את האתגרים הקיימים ומהווה גם הזדמנויות רבות לצד האתגרים לטפל באופן נרחב, גם בצורה קצרת מועד וגם בצורה ארוכת טווח, בנושאים שעומדים בפנינו. זו האחריות שלנו והמחויבות שלנו. הדגש בוועדה הזאת הוא לדבר על הדרך לא על האם, אלא על כיצד. ג'ורג' וליאורה, מספר חברי הכנסת הצטרפו אלינו בינתיים. בדרך כלל חברי הכנסת מדברים לפני האורחים בזום. משום שאתם נמצאים אתנו היום ויש לנו הזדמנות לשמוע מכם ואז לשאול שאלות שיכולות להיות רלוונטיות עבורנו, בהתבסס על מה שתאמרו לנו ותחלקו אתנו ואנחנו מעריכים את זה שאתם חולקים אתנו מניסיונכם אשנה את הסדר ואחרי הקדמה קצרה מאוד בעברית לגבי הסטטוס

אבקש ממך, ג'ורג', לחלוק אתנו את ניסיונך בנוגע לתהליך שעברתם בקולורדו בשבע השנים האחרונות.

שג'ורג' בראושר שנמצא אתנו על הקו יספר עליה, אישרה ב-2012, כפי שחלקנו יודעים, את תיקון 64 לחוקת המדינה, שהתיר מכירה קמעונאית והחזקה אישית של מריחואנה בכמות שאינה עולה על 28 גרם לבני 21 ומעלה, תוך איסור על מתן, מכירה או שיתוף מריחואנה עם מי שגילו פחות מ-21, ואיסור שימוש בשטחים ציבוריים או בתוך מכוניות. זאת לאחר שהחל מ-2010 לגליזציה הותרה בקולורדו לצרכים רפואיים בלבד.

היה שם תהליך הדרגתי שהתחיל קודם בנושא הרפואי ורק אחר כך לגליזציה כללית. התיקון לווה בחוק המורה על עריכת מחקרים דו-שנתיים אני מדגישה את זה, אני חושבת שנכון וראוי שנדגיש את זה על השלכות הלגליזציה, בדגש על תחום אכיפת החוק. דוחות שבוחנים את השפעת הלגליזציה ומתרכזים בשלושה נושאים עיקריים: בני נוער, ביטחון הציבור ובריאות הציבור. זה לא כולל את בריאות הנפש, ואני שמה על זה דגש מיוחד מכיוון שהדיונים פה בוועדה הרבה מאוד פעמים חושפים את ההכרח באיסוף נתונים בכל הנושאים האלה, לרבות הנושא של בריאות הנפש. במקביל הוטל גם מעקב אחרי דפוסי צריכת הסם, וכן מינו צוות מומחים שיוסמך,

לתת המלצות מבוססות מחקר למדיניות. מאוד חשוב לי להדגיש את זה, מכיוון שאני חושבת שזה חלק מהתהליך הראוי שאנחנו מנסים לעשות. בקצרה, ואולי את זה אומר גם באנגלית לטובת ג'ורג' שנמצא אתנו, מדינת ישראל החלה בתהליך בשנים האחרונות.

ג'ורג' אני חושבת שדיברנו על זה אבל אחזור, לטובת הדיון הזה, השלב הראשון של שימוש למטרות הרפואיות התקבל בהחלטת ממשלה ביוני 2016. היה שלב ראשון של רפורמה של אי-הפללה שהתקבל ב-2019. כרגע אנחנו בשיא התהליך שמשלב את המשך אי-ההפללה יחד עם לגליזציה.

לידיעתך,

ואנחנו בתהליך של יצירת מה שאנחנו מקווים שיהיה חוק ממשלתי, שמכינה אותו ועדה בין-משרדית שהוקמה במשרד המשפטים. אני שמחה שכולכם נמצאים אתנו היום. אני רוצה לנצל את ההזדמנות שנמצא אתנו התובע המחוזי של מדינת קולורדו, ולאפשר לג'ורג' להציג תחילה את התהליך בקולורדו, ולאחר מכן חברי הכנסת יוכלו לשאול ולהעיר. נציגי הוועדה הבין-משרדית שנמצאים אתנו גם כן יוכלו לעדכן אותנו. אני רוצה לומר ולהתנצל מראש: נמצאים אתנו כ-60 גורמים שונים בזום, לא כולם יוכלו לדבר היום, מן הסתם. הוועדה תמשיך את הדיון, אבל אני רוצה שהדגש היום יהיה ללמוד מניסיון קולורדו.

תודה רבה לך על היותך אתנו בשעה מוזרה כזו בשבילך. אנחנו מעריכים את הנוכחות שלך. אם אוכל לבקש, שמדי פסקה תיתן למתורגמן הזדמנות לתרגם לעברית. זה מעט מוזר כי כולם בזום. (מתורגם מאנגלית) שנה טובה, קודם כול. תודה שהזמנתם אותי לדבר על הנושא. אתן רק רקע קצר. אני מצטער, לא למדתי מספיק עברית, ליאורה ניסתה ללמד אותי מה שהיא יכלה בכמה ימים, אבל מסתבר שזה הרבה יותר קשה מכך. תחום השיפוט שלנו מיוחד בחלק זה של המדינה, זה בערך בגודל של מדינת קונטיקט, ויש בו מיליון אנשים.

ממרכזים עירוניים קטנים עד לריכוזים עירוניים ענקים. אז אנחנו צילום די טוב של מה שתוכלו לצפות לראות. ראשית כול, שנה טובה ותודה על ההזמנה. סליחה על העברית, הוא ניסה ללמוד תוך כמה ימים אבל עוד לא הצליח. נועם, אין צורך בתרגום מילולי. כולנו בחדר מבינים אנגלית, אני רק לא יודעת אם יש כמה אנשים בזום שלא מבינים.

המחוז מאוד מגוון. הוא בסדר גודל של מדינת קונטיקט, עם מיליון אנשים, שחלקם בריכוזים עירוניים וחלק באזורים יותר כפריים. כדי להבין איפה היינו ואיפה אנחנו עכשיו ואתם נמצאים במקום הזה עכשיו התחלנו בלגליזציה של מריחואנה רפואית. אני חושב שאחת החולשות הגדולות בשיטה שבה עשינו את זה, וזה ניכר עכשיו במה שאנחנו עושים במריחואנה לצרכים , היא שאפשרנו לאנשים לגדל מריחואנה בבתים שלהם. הוא ישתף אותנו בתהליך. הם התחילו בלגליזציה, אבל אחת החולשות שהם רואים עכשיו בתהליך שהם עברו היא שהם נתנו לאנשים את האפשרות לגדל צמחי מריחואנה בעצמם. לצרכים של צריכה רפואית. התהליך התחיל שנתיים קודם חשוב להדגיש לצורך הפרוטוקול.

אולי אני אתרגם לצורך היעילות. נועם, כרגע אתרגם לצורך ההתייעלות, כי אני רוצה לשמוע את ג'ורג'. הדבר היחיד שנדרש כדי לגדל בבית היה מרשם